חברי הכנסת המבקשים להירשם מוזמנים להצביע בעד. גם חבר הכנסת נאור שירי. אם כולם יתיישבו במקומותיהם, נעבור להצבעה.

עד שאקבל לידי את הרשימה, ראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת בצלאל,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, במסגרת הנאום הקצר אני רוצה לדבר על הריאיון של הפוליטיקאית אילנה דיין במסגרת התוכנית שלה, שחרתה על דגלה את הלוחמה בעוולות ובשחיתות, התוכנית עובדה, עם היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. במודע ובידיעה כי דברי היועץ המשפטי לשעבר יכולים לעזור לרב אריה דרעי, היא החליטה להשמיט מהריאיון, ורק במקרה נודע לנו דעתו האמיתית של היועץ המשפטי,

כי הרב אריה דרעי לא נדרש לפרוש מהחיים הפוליטיים, אפילו לא לזמן קצר. לא רק זאת, יושבים עשרה וחצי שופטים שמייצגים את עצמם ולא את ישראל השנייה, ומחליטים להשתיק רצון של 400,000 איש ושל כלל מצביעי הימין על ידי סבירות וסברות מוטעות, כאשר מנדלבליט בעצמו ובקולו מודה כי הרב אריה דרעי לא נדרש כלל לפרוש מהחיים הפוליטיים, ובטח לא לדון כלל בנושא הקלון שניתן כביכול, שעל העבירה הזוטרה כזאת החמירו איתו כל כך, בבחינת דקדוק עם הצדיקים כחוט השערה. שש שנים הרב דרעי עובר עינוי דין, ולבסוף ההר לא הוליד אפילו עכברון, כדברי מנדלבליט. אני קורא מכאן לחבריי לא להרפות עד לחזרתו של הרב דרעי לשולחן הממשלה ולשרת את הציבור שבחר בו והביע את אמונו באיש היקר הזה. כאן המקום להביא את קול העם, וכך אעשה. צדק צריך להיעשות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת אברהם בצלאל. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת אוריאל בוסו, ואחריו, חבר הכנסת אלי דלל.

אני רוצה לקדם בברכה את חברי הנהלת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו, שנמצאים איתנו כאן, ביציע, בראשות היושב-ראש סם בן שטרית.

ברוכים הבאים לכנסת. חבר הכנסת בוסו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אף אני באמת רוצה להתייחס לתוכנית ששודרה אצל אילנה דיין, והשאלות שצריכות להישאל,

שבאמת רוצה לראות עיתונות אובייקטיבית,

למה באמת מלוא הקטע לא שודר ביום חמישי, כששודר הריאיון? האם מנדלבליט, דבריו נאמנים כשמדובר נגד הממשלה ונגד נתניהו, ודבריו אינם אמינים כשהוא מדבר על העוול שנעשה ליושב-ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרעי? הוא אמר בפה מלא: נעשה עינוי דין לאריה דרעי. דבר שני, הסדר הטיעון לא היה מקל, הוא היה ראוי. אז אני אוסיף שהסדר הדין היה מחמיר, כי אזרח מן השורה לא היה מגיע לרף הפלילי. נקודה נוספת שהוא אמר: לא היה הכרח שדרעי יודיע שהוא פורש, ולכן כל הטענה שעלתה בבית המשפט,

ולמה לא שודר, כמו שאמרנו. ולכן מחר, ביום רביעי, כשעולה הצעת חוק שיכולה לסלול את הדרך חזרה ליושב-ראש תנועת ש"ס לשולחן הממשלה, לקיים את רצון הבוחר, אלו הדברים שצריכים לעמוד מול עיני כל אחד ואחד מהמחוקקים בבית.

תודה לחברי כנסת בוסו. יעלה ויבוא חבר הכנסת אלי דלל,

חבר הכנסת יונתן מישרקי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתמול בלילה לא ישנו כי היה פיליבסטר. הלילה לא אשן לאחר הצגת דוח העוני שהוצג היום על ידי הביטוח הלאומי בוועדה לזכויות הילד. המספר מדאיג ביותר: 28% מילדי ישראל חיים מתחת לקו העוני, חלק ניכר מהם בחסך תזונתי, שזה אומר שילדים הולכים לישון רעבים. זה פשוט לא מתאים למדינת ישראל בשנת ה-75 שלה. זה דבר שצריך לעורר כל אזרח, במיוחד כל חבר כנסת. אנחנו מדברים על 853,000 ילדים מגיל לידה עד גיל 18. בוועדה השתתפו היום משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד הרווחה, הביטוח הלאומי. הנושא המדאיג ביותר זה שיש דור שני, שלישי ואולי יותר לעוני. ופה אנחנו צריכים לעשות את כל הפעולות. יש תוכניות, יש הבנה, צריך ליישם ולעקוב. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת דלל. יעלה ויבוא חבר הכנסת יונתן מישרקי,

חבר הכנסת ארז מלול. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

חברי הפדרציה המרוקאית בראשות סם בן שטרית, וידידי צביקה אסולין. אני רוצה להביא לידיעתכם כי במסגרת חברותי בוועדת העבודה והרווחה, אישרה היום הוועדה את תקנות תשלום מקדמות של גמלה שנקראת "מענק חימום". המענק ניתן לזכאי הבטחת הכנסה, ובהם קשישים ניצולי שואה ועוד. המענק נותן מענה מיידי וסיוע בחימום בתים בחורף הישראלי הקר לאותם אלו שידם אינה משגת. הממשלה הזו פועלת ברגישות ובחמלה כלפי אותם נזקקים, וכבר בתחילת חודש מרץ,

יראו הזכאים את המענק בחשבונות הבנק ותוקל מעליהם המעמסה. שר האוצר, ידידי, הבהיר כי המקדמה תהפוך למענק שלא יפגע במענק הבא בחורף הבא. על כך תודתי לשר האוצר, לשר העבודה הרב יואב בן צור וליושב-ראש ועדת העבודה והרווחה הרב ישראל אייכלר. תודה רבה על הזכות להיות שותף בעזרה לאוכלוסיות אלו.

תודה רבה לחבר הכנסת יונתן מישרקי. יעלה ויבוא חבר הכנסת ארז מלול,

חבר הכנסת אבי מעוז.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, זה נאום ראשון שלי במליאה.

אומנם בן דקה, אבל מקירות ליבי.

בתחנת האוטובוס ביום שישי, במעלה שכונת רמות. ראיתי את הדם הרותח, שמעתי את הזעקות, עזרתי לפצועים כמה שאני יכול. אני מתגורר כמה מטרים מאזור הפיגוע, וכששמעתי על הפיגוע, מיהרתי מייד למקום. אין לי את הכלים ואת הכוחות לתאר לכם את המראות. הם לא עוזבים אותי, וכנראה לא יעזבו אותי בזמן הקרוב. ככה נראה רצח נפשע. מכאן, מהבית הזה, אני רוצה לזעוק את הכאב, ויחד עם זה להביע נחמה לאלו שאיבדו את יקיריהם. מדובר במשפחות עם חוסן פנימי שאי-אפשר לתאר. כל העם ראה את זה. אנשים באו לעודד ויצאו מעודדים.

פאלי מבקשת מהציבור לקבל קבלות טובות, ככה הם אמרו לכל המנחמים. בואו ניענה לבקשה הטהורה הזאת. זה יהיה לרפואת אבי המשפחה, אבי הילדים, רבי אברהם נח בן יהודית, בתוך שאר חולי ישראל, ולעילוי נשמת הקדושים והטהורים שמסרו את עצמם על קידוש השם. מן השמיים תנוחמו. המקום ינחם אתכם. ויאמר הקדוש ברוך הוא די לצרותינו.

תודה רבה לחבר הכנסת מלול. שתזכה לנאום בנושאים משמחים יותר בעתיד, בעזרת השם. יעלה ויבוא חבר הכנסת אבי מעוז,

חבר הכנסת נאור שירי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. נאום הנדסת תודעה מס' 77, והפעם על התנועה למען איכות השלטון. מדובר בתנועת שמאל שמגדירה את עצמה כתנועה עצמאית, א-מפלגתית, שפועלת למען האינטרס הציבורי והדמוקרטיה במדינת ישראל. זו הנדסת תודעה. התנועה הזאת קיבלה בשלוש השנים האחרונות יותר מ-200,000 שקל מממשלת ארצות הברית עבור העברת סדנאות בבתי ספר תיכוניים במטרה לחזק את ערכי הדמוקרטיה בישראל, והיא נמצאת בתוך מאגר התוכניות החיצוניות של משרד החינוך. במקביל, היא עותרת לבג"ץ בדרישה להוציא את ראש הממשלה הנבחר לנבצרות, כלומר מנסה לבצע פיגוע בדמוקרטיה הישראלית ולהפוך על פיהן את תוצאות הבחירות. מדינה זרה, גם אם היא הגדולה שבידידותנו, משתפת פעולה עם תנועת שמאל בניסיון להשפיע על הדמוקרטיה הישראלית. האם זוהי לא התערבות זרה פסולה בענייניה הפנימיים של מדינת ישראל? הגיע הזמן להפסיק זאת, ואנו נפסיק זאת. אני ממליץ לאזרחי ישראל לפקוח עיניים ולהבין שארגונים רדיקליים בתמיכת ממשלות זרות מנסים לחנך את ילדינו ולגנוב לנו את המדינה.

תודה לחבר הכנסת מעוז. יעלה ויבוא חבר הכנסת נאור שירי,

חבר הכנסת עופר כסיף. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, השבוע אחליף את חברי חבר הכנסת בועז טופורובסקי ואקריא את שמות ההרוגים בתאונות הדרכים הקטלניות שהתרחשו בשבוע החולף. ביום חמישי 9 בפברואר נהרגה אישה בת 70 בתאונת דרכים קשה בעיר אשקלון. ביום שבת 11 בנובמבר נהרגו עידן מזרחי וחייל צה"ל אריאל אריאלי, בשנות העשרים לחייהם, בתאונה קשה בכביש 1 סמוך למעלה אדומים. אני רוצה להוסיף בסיום המילים האלה בנימה אישית: אני עבדתי עם חבר הכנסת טופורובסקי החל מ-2013 ומהכנסת התשע-עשרה. אני לא מכיר הרבה חברי כנסת שלקחו את הנושא הזה באופן אישי ובאופן עקבי ושמנסים לקדם אותו, גם כמובן בפלטפורמה של העלאת המודעות דרך נאומים בני דקה, אבל בטח ובטח בפלטפורמה ובמישור הפרלמנטרי.

שאני רוצה להיות חצי אופטימי, כי הנושא הזה הוא בעייתי והוא לא מהיום, ושותפים ושותפות לו המון ממשלות ושרי תחבורה ושרות תחבורה בעבר ובטח בעתיד. אני חושב שלקראת התקציב הזה, אני מנסה להיות אופטימי ואני מקווה שאולי נוכל לראות איזה שינוי במדיניות, בטח ובטח לקדם טכנולוגיות אכיפה, שיתוף פעולה בין רשויות השלטון, השלטון המקומי, העלאת התחבורה הציבורית והשימוש בה כדי לצמצם את התופעה הבעייתית הזו של הרוגים בתאונות דרכים. אני רוצה להיות אופטימי. קשה לי להיות אופטימי נוכח העובדה הזו, אבל אני חושב שאולי כולנו צריכים להתגייס, בטח הבית הזה, כדי לצמצם כמה שיותר את מספר ההרוגים. בסוף זה פוגש אותנו, וכשזה פוגש אותנו, זה תמיד עצוב ותמיד מיותר.

תודה לחבר הכנסת נאור שירי. אכן מסורת ראויה. אני רק אציין שמכאן אני אהיה בדרכי לקיום מצוות ביקור חולים אצל חבר הכנסת טופורובסקי, ונאחל לו, בשם כולנו,

החלמה מהירה ורפואה שלמה. אמרת "פוגע בכולנו", וזה אכן פגע גם בו, נפגע בתאונת דרכים. חבר הכנסת עופר כסיף, ואחריו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, היום נפטר מפצעיו הארון אבו ערם, בן 25 במותו, שחי כמשותק לחלוטין במערה במסאפר-יטא שבדרום הר חברון. הארון לא תקף, לא סיכן ולא איים על איש, אלא שאתרע מזלו והוא חי תחת משטר כיבוש רצחני שחומד את אדמתו ואת סביבתה. במסגרת הטיהור האתני שמבצעת ישראל באזור, הגיעו ב-2021 חיילים להחרים למשפחתו את כבשת הרש, גנרטור קטן שהמשפחה נזקקה לו. הארון ניסה למחות, להתנגד לגזל, ובתגובה נורה בצווארו מטווח אפס, הוצאה להורג par excellence. ללא פיצוי שיאפשר טיפול סיעודי הולם נאלץ הארון להוציא את שארית ימיו שכוב על רצפתה של המערה שבה חי עם משפחתו. המונח "טיהור אתני" אינו קונספירציה, זו הודעת אריאל שרון שכשר הורה לצבא להפעיל שטחי אש במקום כדי למנוע, בלשונו, את התפשטות ערביי ההר הכפריים. מאז ממשלות ישראל רק המשיכו והחריפו את הפשע. במקביל, ממשלת האפרטהייד הנוכחית מסדירה את קיני הטרור של המתנחלים. לזכרו של הארון, די לכיבוש. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חבר הכנסת יצחק קרויזר.

כבוד היושב-ראש, אתמול נשארנו פה עד שעה,

לא אתמול, היום, היום, בעצם. לצערי, הלכתי הביתה כדי לנוח קצת והתעוררתי מטלפונים מהעיר שלי,

כוחות של משטרה פשטו על מתחם שחיות בו שש משפחות. 70 שנה כבר הן נמצאות על הקרקע, איפה שקיבלו שכירות מהעדה האורתודוקסית, בנו בתים לפני 70 שנה וכנראה חלק מהם גם חדשים, ולצערי הרב, ועדת התכנון המקומית הוציאה צווי הריסה נגד המשפחות. בדיון האחרון בבית המשפט המליצה השופטת לתת להן עד סוף מרץ לפחות, כדי שהמשפחות יתארגנו. היום לפנות בוקר פשטו המשטרה וכוחות ההריסה, הרסו את ששת הבתים וזרקו 24 אנשים לרחוב. על המיטלטלים שלהם שהוציאו מהבתים אמרו להם: אתם יכולים לקבל אותם בראשון לציון או בפתח תקווה,

העבירו את כל הציוד שלהם לשם. והאנשים האלה, שגם השופטת ביקשה מוועדת התכנון והבנייה, בעצם מהעירייה, שתנסה ללכת לקראתם, לצערי הרב, היום זרוקים בחוץ, בקור הזה, כי כנראה בוועדה ובעירייה אין למישהו לב שם לחשוב על הילדים שנמצאים עם המשפחות האלה. תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. יעלה ויבוא חבר הכנסת יצחק קרויזר,

חברת הכנסת לימור סון הר מלך. כבוד יושב-ראש הכנסת, שרים נכבדים, חבריי חברי הכנסת, אזרחי ישראל ובעיקר תלמידים יקרים, את הנאום שלי היום בחרתי להקדיש לשיעור באזרחות, שיעור שרובנו למדנו בתיכון, אך את ערכיו חשוב להזכיר דווקא בזמנים אלו. אז בדקתי בוויקיפדיה מהי "דמוקרטיה" בשביל שכולם יבינו. דמוקרטיה, מילה מהשפה היוונית: דמוס, העם, קרטוס, שלטון, היא שיטת ממשל שבה רצונם של האזרחים בא לידי ביטוי בדרך של הצבעה. לאזרחי מדינה דמוקרטית זכות חוקית להשפיע על המדיניות הציבורית במדינתם או בעירם, לדוגמה, באמצעות הבעת דעות בפומבי, הצבעה בבחירות או במשאלי עם, השתתפות בדיונים לפני ההחלטות ובהחלטות עצמן, התמודדות בבחירות או הצטרפות אל מפלגה המתמודדת בהן. דמוקרטיה היא שיטת השלטון הנהוגה במדינת ישראל. האזרחים הם מקור הסמכות במדינה והם אלה הבוחרים. גם לכם וגם לנו ברור שנדרשת רפורמה במערכת המשפט. מפלגת בג"ץ איננה עוד מפלגה שהתמודדה לכנסת ישראל והיא לא קיבלה את המנדט לשלוט בעם. גם רובכם, השפוי והנאור, מבין את זה. רק שאותו קומץ קיצוני אנרכיסטי לא באמת רוצה בהידברות, הוא רוצה דבר אחד, הפיכה ובחירות מחודשות. הוא לא מוכן לקבל את דעת הבוחר ואת הדמוקרטיה. אני מרשה לעצמי לדבר בשם חבריי לקואליציה. מה שהבטחנו לפני הבחירות זה מה שתקבלו. אנחנו קיבלנו את מנדט העם לשלוט. אנחנו קיבלנו את המנדט על סמך הבטחותינו. אנחנו כולנו בבית הזה חייבים לשמור על מדינת ישראל מכל משמר. אני קורא לכם, אחיי בשמאל: אני מחכה לראות אחריות לאומית. אני מחכה לראות מנהיגות שמבינה מהו תפקידה. אני מחכה לראות מנהיגים אחראיים שקוראים לא למלחמת אחים. אנחנו בימין ננהג באחריות, ננהג בממלכתיות, כי אנחנו מבינים שאין לנו ארץ אחרת. תודה לחבר הכנסת קרויזר. תעלה ותבוא חברת הכנסת לימור סון הר מלך,

חבר הכנסת אחמד טיבי. שווה אולי לומר, בכל זאת יש תלמידים ביציע, שאם רוצים ללמוד משהו, לא רק בוויקיפדיה לומדים אותו. אז נקבל איזה ספקטרום יותר רחב לגבי מה זה דמוקרטיה.

בבקשה, חברת הכנסת לימור סון הר מלך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לפתוח בבקשה לתפילה לאביהם של שני הילדים הטהורים שנרצחו, אברהם נוח בן יהודית. המצב שלו הוחמר. אנחנו מבקשים להתפלל לרפואתו. המצב במזרח ירושלים, כפי שאתם רואים, הולך ומסלים. צעירים ערבים שטופי הסתה רצחנית יוצאים לבצע פיגועי ירי ודקירה. נערים ערבים מתגאים אל מול המצלמה בתמיכתם בטרור, ומחבלים מתועבים הופכים לגיבורי השכונות הערביות. נוסף לפיגועים הרצחניים שחווינו בנווה יעקב,

שכונת רמות ומחסום שועפאט, התרחשו עוד שורת אירועי טרור ברחבי הבירה בשבועות האחרונים. בנות סמינר בשכונת רמת שלמה נרגמו באבנים בידי פורעים ערבים, צעיר יהודי נדקר בגבו בעיר העתיקה בירושלים, וצעירה יהודייה נאנסה באכזריות בידי שתי חיות אדם משכונת שועפאט. גם ביהודה ושומרון הטרור נמשך במלוא עוזו, ועשרות פיגועי אבנים ובקבוקי תבערה התרחשו השבוע בכבישים. צבר האירועים האלה מגיע לאחר סדרת פיגועים קשים ומלמד אותנו על שחיקה כמעט מוחלטת של ההרתעה הישראלית בקרב האוכלוסייה הערבית, כתוצאה ממדיניות של רפיסות וחולשה שהשתרשה פה במשך שנים. כדי להחזיר את ההרתעה והביטחון האישי לאזרחי ישראל, עלינו להחריף את המאבק בטרור ולנקוט צעדים מחמירים ונוקשים כנגד סביבתו התומכת. אני קוראת מכאן לשרי הממשלה לאמץ את תוכנית המאבק בטרור שסרטט השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שכוללת סל צעדים דחופים וחשובים שיביאו למיגור גל הטרור והחזרת הביטחון לרחובות. הגיע הזמן להפסיק להכיל את הפיגועים ולגדוע במיידי כל התארגנות טרור, קטנה או גדולה. תודה רבה. תודה לגברתי. יעלה ויבוא חבר הכנסת אחמד טיבי, אחרון הדוברים לפרק זה של סדר-היום.

מכובדי היושב-ראש, התופעה של דליפת שאלות בבחינות היא תופעה מקוממת. יש בה חוסר הוגנות של המדליפים, שהם פחות מ-1%,

מול 99.9%, בכל בחינה. אני מתייחס לפרסום שהיה על דליפת שאלות המבחן ברפואה, מבחן העיסוק ברפואה. זה קומם את כל ההגונים, שלמדו, התאמצו, השקיעו, כדי לעבור את הבחינה, ואז יש עננה גדולה: מה גורלה של הבחינה? האם היא תיפסל באופן קולקטיבי? האם ייפסלו שאלות ספציפיות? אני בקשר עם משרד הבריאות וגם בקשר עם חברי חבר הכנסת בוסו, יושב-ראש ועדת הבריאות. דעתי וגם דעת חבר הכנסת בוסו היא שאסור שיהיה עונש קולקטיבי. צריך להעניש בחומרה את המדליפים, את סוחרי הבחינות למיניהם, ולאפשר להגונים, לאלה שלמדו ביושר, לעבור את הבחינה ולהצליח ולהתחיל חיים חדשים.

תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. חברי הכנסת, הנושא הבא על סדר-היום התנגדויות של כמה סיעות להחלת דין רציפות על שלוש הצעות חוק: הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס'

התשפ"ב 2022, הצעת חוק סמכויות לאיסוף ואבחון של נתוני נוסעים הנכנסים לישראל או היוצאים ממנה, התשפ"ב 2022, הצעת חוק התחרות הכלכלית (איסור פגיעה ביבוא מקביל או ביבוא אישי) (הוראת שעה), התשפ"ב 2022. נעבור להנמקת ההתנגדויות מטעם סיעת ישראל ביתנו. אני מזמין את עודד פורר. בבקשה, אדוני, 15 דקות לרשותך.

תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, האורחים הצעירים שנמצאים כאן, וגם הצעירות, והצעירים ברוחם, אני עולה לדבר פה על התנגדות לדין רציפות, אבל הסיבה שאני עולה היא בעיקר כדי לנסות לעכב במשהו את הדהירה שלכם בכיוון רע מאוד. ואני דווקא מנצל את ההזדמנות שאתה כרגע מנהל את הישיבה, ואני עומד פה ומדבר, אתה מכיר את עמדותיי בנושאים המשפטיים ואני מכיר את עמדותיך. חתמתי לא פעם על הצעות חוק שהגשת בנושא הזה, ואני מסכים עם הרבה מאוד דברים שצריך לעשות ושינויים ורפורמות שצריך לעשות במערכת המשפט. לדבר אחד אני לא מסכים: אני לא מסכים שצריך לרסק את הפרדת הרשויות שעוד ישנה במדינת ישראל. במדינת ישראל יש דמוקרטיה. להגיד לך שהיא הכי בריאה? עוד לא הכי בריאה. יש לנו הרבה במה להשתפר. אבל כשבאים לתקן עוול אחד שיש, וישנם עוולות, בעוול אחר, גרוע יותר, אנחנו נמצאים במצב קשה מאוד. והמצב הקשה הוא שפשוט נאיין את הדמוקרטיה הישראלית מהיכולת שלה עוד איכשהו להתנהל במצב שבו יש את הדבר הבסיסי שכולנו למדנו, השיעור הראשון, הפרדת הרשויות.

הכנסת נשלטת כמעט באופן מוחלט על ידי הממשלה,

הממשלה, היא שקובעת את סדר-היום של החקיקה, היא שקובעת במה נדון, באיזה קצב נדון, איך ומתי, בכל שלב. אין כמעט עצמאות לחברי הכנסת. ובחוקים שגם חוקקו, כמו החוק הנורבגי, עוד מורידים את העצמאות של חברי הכנסת במקום להעלות אותה. זה המצב הקיים. לזה אתה מוסיף את המצב שבו הרשות המבצעת היא שתשלוט ברשות השופטת. עכשיו, זה לא עניין של מה בכך. כשמדברים על הרכב הוועדה למינוי שופטים,

יהיו בוועדה הזאת תשעה חברים, 19 או 51 חברים. אם יהיו לך מתוך 50 או 51 חברים 26 חברים שהממשלה ממנה, משמע הדבר שהממשלה שולטת בוועדה למינוי שופטים,

הממשלה וראש הממשלה ימנו את השופטים כראות עיניהם. אין שום balance באירוע הזה. אין שום עצמאות. כל שופט שישב בדין, אני לא מדבר רק על השופטים העליונים. שופט שלום רוצה להתקדם למחוזי, יסתכל למעלה: מה רוצה השלטון? כי אם הוא לא יעשה את מה שרוצה השלטון, השלטון הוא שגם קובע אם הוא מתקדם או לא. אגב, אותה בעיה הייתה כשלגוף אחר הייתה השליטה המלאה בוועדה למינוי שופטים. וחלק מהתיקונים שנעשו בשנים האחרונות, שהפכו את זה למצב שבו אין לאף אחד שליטה מלאה, ועדיין צריך לתקן, בין שזה נציגי לשכת עורכי הדין ובין שזה נציגים אחרים, אבל אי-אפשר לייצר מצב שבו הרשות המבצעת שולטת גם ברשות המחוקקת וגם ברשות השופטת. מאותו רגע אפשר לקרוא לשיטת המשטר הזאת בהרבה מאוד שמות. דמוקרטיה זה לא אחד השמות שאפשר לקרוא לשיטת המשטר הזו.

ההתנגדות, וקל לי דווקא לעמוד פה בתור מתנגד, כי אני לא מתנגד

ובתוך האופוזיציה המגוונת, ויש אופוזיציה מאוד מאוד מגוונת, יש כאלה שלא משנה איזה שינוי רוצים לעשות, לא יעשו שום שינוי. צריך לעשות שינויים ושינויי עומק גם במערך הייעוץ המשפטי וגם בבקרה לפרקליטות וגם במערכת אכיפת החוק,

גם כדי לחזק את הביטחון האישי, כדי לייצר את סדרי העדיפויות הנכונים, כדי לתת את הדגשים הנכונים, גם כדי לתת את התוספות הנדרשות. היית שר משפטים, אתה יודע כמה שופטים חסרים. אתה יודע כמה הסחבת בבתי משפט פוגעת בסוף באזרחים, וחלקה נובע מזה שסגרו את התקציב הזה והורידו וקיצצו.

אנחנו נמצאים בנקודה מאוד מאוד קריטית לעתידה של מדינת ישראל. הכאב שזעקו אתמול עשרות אלפים או מאות אלפים, זה גם לא משנה, כמה שתספור, רבבות לקחו יום חופש מיום עבודתם, על חשבונם, נסעו בתחבורה ציבורית, חלק ברכבת, חלק באוטובוס, חלק נסעו עם הרכב שלהם, חלק הלכו ברגל, הגיעו לכאן כדי למחות, את הכאב שלהם על מה שמחוללים, לא מבחינת משילות הממשלה.

לקדנציה הקודמת, אין עוררין על כך שהממשלה הזאת היא ממשלה נבחרת ושיש לה את כל הסמכויות שיש לממשלה, אבל יש לה את הסמכויות למשול לא כדי לרסק או לחסל את הדמוקרטיה הישראלית. לצערי, אדוני היושב-ראש, אני מבחין בזרמים השונים בתוך הקואליציה ובתוך הממשלה. יש כאלה שיש להם אג'נדה ברורה בנושאים המשפטיים,

האירוע הזה, כדי לשרת אולי חברים מסוימים מתוך הקואליציה, כבר מסמנים, עושים עוד כמה דברים כדי שיכשירו בעיות שהקואליציה נתקלה בהם. לא עושים שינוי משטרי במדינת ישראל כדי לפתור בעיות אישיות כאלה או אחרות בתוך קואליציה, לא עושים שינוי מקיף כל כך כדי לייצר פתרונות כי מצאנו את הפתרון לאיש כזה או לאיש אחר.

אני באמת חושב שאנחנו נמצאים בשעות האחרונות או בימים האחרונים של היכולת שלנו לעצור את הידרדרות המצב אל עברי פי פחת. ההידרדרות הזו היא מצד אחד בעובדה שתהיה כאן רשות אחת עם כוח בלתי מוגבל, שאף אחד לא יכול לרסן אותה, אף אחד לא יוכל לרסן את כוחה של הממשלה ולבקר אותה, ומהצד השני, בתוך זה, בתוך הוויכוח על הסיפור הזה, החברה הישראלית מתפרקת לגורמים. אני רואה את החברים שלי מהקואליציה, חברים שלי, אנשים שאני הולך איתם, מכיר אותם שנים רבות, מתבטאים בצורה, ואני מדבר ברמה האישית, שלא מתאימה לא מבחינת הסגנון, אני לא מדבר על הסגנון, אדוני היושב בראש, אני מדבר על המהות. אני מדבר על עם ישראל. אני מדבר על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כמדינה שקמה על חזון האבות של התנועה הציונית שקמו ואמרו לפני 130 שנה, לפני 140 שנה: אנחנו עושים מעשה. אנחנו פורצים את הגדרות, אגב, מתוך מאבק בתוך העם היהודי, כי היו שהתנגדו, ויש כאלה שעד היום מתנגדים, ואמרו: לא צריך להקים את מדינת ישראל, לא צריך לעלות. באה התנועה הציונית ואמרה: אנחנו רוצים להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל אחרי אלפיים שנות גלות, והיא הצליחה, הצליחה לעשות את זה תוך שהיא גם מצליחה,

רוב מכריע של הזרמים, לייצר הסכמות כל כך עדינות, תפורות בחוט כל כך דק, ואתם, בשם פתרון הבעיות האישיות, מוכנים לפרום את החוט הזה היום. את החוט המקשר הזה בין כל חלקי החברה הישראלית

והופכים את זה למשהו, זה על-הדרך, זה חלק מהפוליטיקה. אדוני היושב בראש, אדוני השר, חברי הכנסת, זה לא חלק מהפוליטיקה. זה לא חלק מהפוליטיקה. זה לא חלק מהציניות הפוליטית. אתם מפרקים כאן את המדינה, את החברה ואת העם. אתם חוצים אותו. אתם מבתרים אותו, ולא עושים את זה לשם שמיים. לצערי, גם אלה שאולי חושבים שהם עושים את זה לשם שמיים עוד לא הבינו שהם משרתים פה אינטרס ספציפי נקודתי של אנשים שצריכים לפתור את הבעיות שלהם. ההיסטוריה תשפוט אתכם. יושבים בתוך הממשלה הזאת ובתוך הקואליציה הזאת אנשים עם תודעה היסטורית, אנשים עם ערכים, עם אהבת ארץ ישראל ועם אהבת עם ישראל, והשר אליהו, אני שואל את עצמי: מה היעד? מה המטרה? בשם הפוליטיקה לפרק הכול? לצערי, אולי כביקורת גם על ההנהגה של החברים שלי מהציונות הדתית וגם היהדות החרדית, כשאני חושב על מנהיגים גדולים שהיו לתנועות האלה, להערכתי, אם חלקם שכבר אינם בין החיים

הם היו עוצרים את זה. אין היום בהנהגה החרדית, אין היום בהנהגה של הציונות הדתית, מישהו עם כתפיים מספיק רחבות בשביל לבוא ולהגיד: בנקודה הזאת אנחנו עוצרים. הפירוק הזה, שמצד אחד יפרק ומצד שני יבנה פה משהו חדש, יבנה פה מדינה שבה הממשלה, או יותר נכון ראש הממשלה, הם בעלי הבית ואין בלתם ואין מעצורים. וההיסטוריה של השלטון הזה בסגנון הזה כמו שאתם מקימים פה מלמדת שהראשונים שישלמו את המחיר

כל מי שמוביל היום את הרפורמה הזאת כפי שהיא כדי לשרת אינטרסים של מישהו יהיה הראשון שישלם את המחיר אחרי שהיא תעבור. אנחנו כבר יודעים גם איזה מפלגות הן הראשונות שיעופו,

איך התהליך הזה יקרה.

אומר שוב, תקשיבו לקול של הציבור שאמר את דברו נתן 64 מנדטים לקואליציה כדי שתטפל בביטחון האישי, כדי שתפעל למען הבנייה והיישוב של ארץ ישראל. הוא לא נתן 64 מנדטים לקואליציה הזאת כדי שהיא תפרק את מדינת ישראל. התהליך שאתם מעבירים אותנו עכשיו הוא תהליך של פירוק, וההרכבה שאתם רוצים לעשות זה לא הרכבה של מדינה יהודית ודמוקרטית. גם למי שרוצה מדינת הלכה, מי שיקבע את ההלכה כנראה לא יהיה הרב שלך ולא הרב של מישהו אחר, יהיה השליט שאצלו הכוח הבלתי-מוגבל,

גם על סדר-היום של החקיקה, איזה חוק יבוא, מתי יבוא ומה תצביעו,

על המשפט, מי ישפוט, איך ישפוט

חבר הכנסת פורר, הלכה לא קובעים.

דבר שאתה שואל בו, לא קובע את ההלכה. הלכה גדולה ממך וממני. חבר הכנסת ביסמוט, גם ההלכה, גדולה ממך וממני. בפרשנות שלה יש מקילים ויש מחמירים. הקושי הגדול, ואגיד את זה דווקא על רב, יש פה מפלגה שמתיימרת להיות כאילו היא שלו,

זה נכון שהוא הקים אותה, והיא רחוקה מדרכו לחלוטין, לדעתי, רחוקה מדרכו כרחוק מזרח ממערב. התחלת כבר לדברר את דעתם של, ש"ס?

אני רוצה להגיד לך מילה על מרן, על הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה. האיש הזה הוכיח במהלך חייו עד כמה כתפיו רחבות כשהקל, והוא ידע להקל, גם לטובת עולי אתיופיה וגם לטובת העגונות ובאין-ספור מקרים, מתוך אהבת עם ישראל וארץ ישראל, אגב, גם כשלא הסכמתי איתו. צריך לסיים. גם כשנתן לכם את האפשרות לצאת ולאפשר להסכמי אוסלו לעבור, שאני חושב שזו הייתה צרה צרורה, עדיין הוא עשה את זה ממניעים, זו הייתה התחושה שלו, עוד פעם, כדי להקל, ולא כי זה היה לך הרוח הציבורי של הציבור שלו. במובנים האלה אנחנו נמצאים בנקודה, ובזה אני אסיים, אדוני היושב-ראש, שמתפקידנו לעכב את התהליך הזה שאתם מובילים ככל הניתן כדי שאולי ברגע אחד, לפני שאנחנו עוברים עם הרגל השנייה לתוך התהום ונופלים אליה לגמרי,

תודה רבה לחבר הכנסת עודד פורר. הדוברת הבאה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. עשר דקות

שהוצג

בוועדה לזכויות הילד עם היושב בראשה חבר הכנסת דלל. אני חייבת להגיד שהממדים שחושף דוח הביטוח הלאומי הם ממדים שאמורים לעורר הרבה כעס מצד אחד ובהלה אצל כולנו. הם ממדים שמחייבים שאנחנו כמחוקקים וכאנשים שאמורים לפקח על עבודת הממשלה, נתעורר ונבין שאי-אפשר להמשיך במדיניות הכלכלית הקיימת, שמנשלת את הילדים, ילדים באופן כללי ותכף אני אספר גם מאיזה אוכלוסיות באופן ספציפי, מנשלת אותם מהזכויות הכי בסיסיות, זכות לתזונה נכונה, זכות לבריאות, זכות לחיים שמאפשרים התפתחות וצמיחה ועתיד יותר טוב לילדים האלה.

כדאי מאוד שכל מי ששומע עכשיו יבין שמדינת ישראל מככבת כאלופת העוני בין המדינות המפותחות בעולם,

באחוזי הילדים העניים ובכלל באחוזי האזרחים שחיים מתחת לקו העוני, וזה לא משהו שאפשר להתפאר בו, וצריך להתבייש שהסטטיסטיקה היא כזאת. ב-2021 חיו בישראל כשני מיליון נפשות עניות, וזה לפי המדדים של הביטוח הלאומי. אם אנחנו נחכה ונבדוק את הדוחות על העוני שמוציאים ארגוני חברה אזרחית, נראה שיכול להיות שהסטטיסטיקה היא אפילו יותר קשה. מבין האנשים שחיים מתחת לקו העוני, 21.2% מהילדים הם יהודים, אבל בתוך הסטטיסטיקה, גם 49% מהילדים הערבים חיים מתחת לקו העוני. זה דבר שאי-אפשר לחיות איתו בשקט. כאשר ילד נמצא מתחת לקו העוני, כאשר הוא בן למשפחה שנמצאת מתחת לקו העוני, זה אומר שיש מצב שהילדים האלה מגיעים לבית הספר בלי ארוחה שתזין אותם ביום, וזה יפגע ביכולת שלהם להיות מרוכזים ביום הלימודים ופוגע באפשרות ההתפתחות הבריאה שלהם. לפי הדוח ששמענו היום, ב-2021 הודיעו 8.8% מהיהודים שהם ויתרו על טיפול רפואי בגלל העוני ו-18.3% מבין הערבים. כמובן, כאשר מדברים על יהודים באופן כללי, אנחנו לא מגלים עד כמה העוני נמצא בתוך החברה החרדית בין היהודים, והסטטיסטיקה היא הרבה יותר גבוהה מהסטטיסטיקה הכללית של האוכלוסייה היהודית. כלומר, עוני נפוץ יותר בתוך החברה החרדית ועוני נפוץ יותר בתוך החברה הערבית. מה שהביטוח הלאומי לא הזכיר, ונציג האוצר היום התרברב בזה שהם ייתנו ויהיו מוכנים לעזור למשפחות האלה על ידי עידוד תעסוקה, אבל מה שהביטוח הלאומי לא הזכיר זה שכל שנה עולה מספר ואחוז המשפחות שיש בהן שני מפרנסים ובכל זאת נופלים מתחת לקו העוני, כלומר העניין הוא לא של תעסוקה. אומנם הייתי רוצה שלא תהיה אבטלה וכולם יוכלו לעבוד. אחוזי התעסוקה בין הגברים הערבים הם הרבה יותר גבוהים למשל מהתעסוקה בקרב גברים חרדים, אבל זה לא עזר לחברה להתרומם מעל לקו העוני. הסיוע שנותנים למשפחות העניות על ידי המדינה עזר יותר למשפחות יהודיות, כולל חרדיות, להתרומם מעל לקו העוני, אבל באחוזים זה לא עזר אותו דבר למשפחות הערביות. אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שהעוני בחברה הערבית הוא הרבה יותר עמוק מאשר בחברה היהודית, לכן צריך דחיפה יותר גדולה ואחריות יותר גדולה מצד המדינה כדי להרים את המשפחות מעל לקו העוני. זה מדהים לשמוע ש-52% מהילדים הערבים ו-42% מהחברה החרדית, חבר הכנסת דלל, 47%. 47% אין להם תזונה או סובלים מחוסר ביטחון תזונתי. 55% מהילדים הערבים ו-48% מהילדים החרדים בממוצע,

בין כל שני ילדים יש ילד אחד שאין לו ביטחון תזונתי. ומה המדינה עושה בעניין? הקימה המדינה מועצה לביטחון תזונתי. עשר שנים המועצה הזו לא עשתה כלום. הם רק עכשיו התחילו, בשנה האחרונה, לדון בנושא, ויש להם המלצות שעוד לא הגישו אותן.

כאשר אנחנו מדברים על המאפיינים,

זה ערבים, חרדים, משפחות מרובות, ברוכות ילדים, איך שתרצו תגידו, אבל גם משפחות עם הורה אחד, כלומר הורה יחידני, וזה בדרך כלל נשים. כמעט 90% ממשקי הבית בישראל שיש בהם הורה יחיד עומדת בראשם אישה. האם המדינה או האוצר מוכן למשל לבטל את העניין של הדיסרגרד למשפחות או עניין חישוב המזונות כהכנסה לנשים האלה שסובלות מעוני? זה צעד מהותי שאפשר לנקוט. אי-אפשר לדבר על האחריות של המדינה בלי להזכיר את המדיניות הכלכלית הדורסנית שקיימת במדינה, שלא רואה לא את העניים, לא את המובטלים, ורואה בהם נטל על החברה, במקום להבין שהמחיר שהחברה משלמת כאשר היא מגדלת בתוכה ילדים רעבים, ילדים שאין להם עתיד, הוא הרבה יותר כבד מאשר השינויים הכלכליים שאנחנו מדברים עליהם או תוכניות אמיתיות שעוזרות לאנשים לצאת ממעגל העוני. משהו שנשאר בראש שלי מכל הדיון הזה שלא יכולתי שלא לחשוב עליו: 55% ילדים ערבים סובלים מחוסר ביטחון תזונתי, 48% מהילדים הערבים חיים מתחת לקו העוני, ומהו אחוז הצעירים הערבים שנקראים בכל מיני מחקרים "חסרי מעש"? זה משהו בסביבות 45% גם כן, צעירים בני 15 עד 28. זה סוג העתיד שמדיניות,

העוני מובילה אליו, זה סוג העתיד שמייצרים וזה הדור שמייצרים אם לא נתחיל לדאוג לסגור את הפערים ולעזור לציבור לצאת ממעגל העוני.

חבר הכנסת אחמד טיבי, חמש דקות לרשותך, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני אמשיך ממה שאמרה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן לגבי ההריסה בעכו,

שלושה בתים, שישה. שישה בתים ולהשאיר עשרות אנשים ללא קורת גג,

במקור האדמה שייכת, נדמה לי, לעדה האורתודוקסית, נכון, ויש הסכם שכירות, אבל כנראה שלמישהו יש תוכניות עתידיות, (אומר בערבית: שם עין על האדמה.) אבל כואב הלב על ילדים, נשים. כך גם לגבי הבתים שנהרסים באל-קודס או בנגב, באופן סיטונאי כמעט. עדיף תמיד לדבר בשפה של לבנות ולא להרוס, לא בשפה של דחפורים, ולכן צריך לבטל את הסגנון הזה של לבוא ולהרוס ויהי מה. קורת גג היא זכות יסוד, היא אמורה להיות חזקה יותר מהדחפורים. במקרה או שלא במקרה, אני לא ידעתי שהשר, מה שמו של השר? עמיחי אליהו. עמיחי אליהו יהיה פה. אבל שוחחתי עם חבריי יוסף ועאידה על מאמר שכתב הרב שלמה אליהו,

הרב שמואל אליהו.

לגבי רעידת האדמה בסוריה ובטורקיה ועל עשרות אלפי ההרוגים. סמרו שערותיי ממה שאבא שלך כתב,

נדמה לי שאתה יודע מה כתב אבא שלך. אני מניח שאתה יודע, "נדע שכל מה שמתרחש זה לנקות את העולם ולהפוך אותו לטוב יותר." קרא את פסקה ג' שם. לפעמים פסקה א' מייתרת את הצורך לקרוא את פסקה ג'. אבל בשביל שראוי, אני מניח שאתה יודע כמה כבוד להורים זה דבר חשוב ביהדות, אני מניח שגם באסלאם, ואני מקווה שאתה לא מצפה ממני באיזושהי צורה, אם לא היית פה הדברים שלי היו יותר תקיפים, אז אני מתחשב בעובדה שאתה פה, ואני לא רוצה להגיד את מה שחשבתי להגיד, כי בכל זאת מדובר באבא שלך.

כאשר יש אסון כזה אתה מצפה, בעיקר מאיש דת, לגלות אמפתיה דבר ראשון ולהגיד: אללה ירחמהום, זיכרונם לברכה, אסון כבד לאנושות ולעולם, אבל לא לצאת במשפט כזה.

אני חשבתי שאני גיליתי את אמריקה כשקראתי את זה. מתברר שהטוויטר התפוצץ בגלל תגובות של יהודים שלא הסכימו למה שאמר הרב אליהו, יהודים רבים, לפניי, ויש הודעה של איזה ארגון בארצות הברית, יש הודעה של ארגון יהודי בארצות הברית שמתנער מהדברים של הרב אליהו. אתה מסכים שהכול מאללה? אני אדם מאמין, אני אדם מאמין, אבל אני בחיים לא אגיד על אובדן חיי אדם ברעידת אדמה שזה, צריך להבין שזה, כדי לעשות לעולם טוב. אין טוב במוות הנורא הזה, בהרס הנורא הזה. צריך לעשות הכול כדי שהדברים האלה לא יתרחשו ולגלות אמפתיה לקורבנות, למשפחות, ולהבין את הכאב. ואדם דתי, לפני אחרים, צריך להבין את זה הרבה יותר טוב מהבן שלו השר ומכל חבר כנסת שנמצא כאן.

תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. אם כן, רבותיי, אני מזמין את השר, או, הצבעה. לא נזמין את השר. חברי הכנסת, נקיים עתה שלוש הצבעות על כל אחת מהצעות החוק. מי שמצביע בעד הוא בעד הצעת הממשלה להחיל דין רציפות על הצעת החוק, ומי שמצביע נגד הוא נגד הצעת הממשלה. נתחיל עם ההצבעה הראשונה, על הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 9), התשפ"ב 2022. אנא תפסו את מקומותיכם. הצבעה. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 9), התשפ"ב 2022, נתקבלה. רבותיי, עשרה בעד,

אני קובע שההצעה להחיל דין רציפות על הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 9), התשפ"ב 2022, נתקבלה, והיא

הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק התחרות הכלכלית (איסור פגיעה ביבוא מקביל או ביבוא אישי) (הוראת שעה), התשפ"ב 2022,

אם כן, 12

זה נראה לי כבר כמעט הוראת קבע, אבל זה בכלל נושא אחר לדיון. בין היתר, נקבע כי ניתן יהיה להציב חיילים לשירות ביחידות של משטרת ישראל שעיקר פעילותן קשורה לביטחון המדינה ותושביה ושנקבעו בצו.

נוסף להסדר הקיים לגבי מג"ב, שקבוע כהוראה קבועה בחוק שירות ביטחון. עוד נקבע כי לחייל שהוצב ביחידות האמורות תהיה הזכות להביע את התנגדותו לכך ולשרת ביחידה רגילה של צה"ל. כמו כן, נקבע כי מעמדו של חייל שהוצב ביחידה, יושב-ראש הקואליציה אופיר כץ, אתה מקשיב לי כדי שתוכל להצביע אחר כך על העניין? כי ראיתי שפינדרוס מפריע.

התחלת?

אף פעם לא הוציאו אותך בקריאה שלישית מהמליאה.

נקבע כי מעמדו של חייל שהוצב ביחידת משטרה יהיה זהה למעמדו של חייל סדיר בצה"ל בכל הקשור לחוקים הנוגעים לחיילים משוחררים ולחוקי השיקום. לבסוף נקבע כי מספר המשרתים במסגרת זו ייקבע בידי שר הביטחון, בהסכמת השר לביטחון הפנים ובאישור הממשלה וועדת החוץ והביטחון של הכנסת. במהלך דיוני הוועדה עלו שאלות הנוגעות לאופי היחידות שבהן מוצבים החיילים, ליישום מסקנות צוות חסון, שעסקו בתנאי השירות של החיילים המוצבים במשטרה ובחיזוק המעטפת שניתנת להם בצה"ל ולדוח מבקר המדינה האחרון שעסק במוגנות משרתי החובה ביחידות המשרד לביטחון הפנים.

השתכנעה כי בעת הזאת עדיין יש צורך בהצבת חיילים במשטרה, והחליטה לאשר את הצעת הממשלה להאריך את הוראת השעה בשלוש שנים נוספות. אם נעשה חשבון, 17 ועוד 1 זה בדיוק 18. אז בפעם ה-18 אנחנו מאריכים הוראת שעה עד 31 בדצמבר 2025. בצד זאת, הוועדה תמשיך לדון בשאלות שהתעוררו במהלך הדיונים ותפקח על שירותם של החיילים המוצבים במשטרה. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור. אבקש מחברי הכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. רשות דיבור, אין לנו מה לדחות, ואנחנו לא סותמים פיות, אז מי שירצה יבוא לדבר. בהזדמנות הזאת אני רוצה להודות,

ליושב-ראש הוועדה חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, שביקש ממני, זיכה אותי, אני תמיד אומר, לעלות ולהציג את החוק, ליועצת המשפטית של הוועדה מירי פרנקל שור, לעו"ד עידו בן יצחק, לעו"ד איילת לוי נחום וכמובן לצוות הוועדה, למנהל הוועדה אסף פרידמן, וכמובן למזכירות הוועדה, ולפרוטוקולים, שעושים את עבודתם נאמנה גם בוועדה וגם פה. לכן, אני מבקש מכולם לתמוך. תודה רבה לכם. תודה רבה לחבר ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת ינון אזולאי. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. חבר הכנסת אזולאי, אתה צודק. גם אתמול בלילה, לפנות בוקר, אנחנו מזכירים את העושים במלאכה, ואני שכחתי את הרשמים הפרלמנטריים, שיושבים כאן במליאה וגם בוועדות. אנחנו מודים להם, וכמובן למזכיר ולסגנית מזכיר הכנסת, שעושים עבודת קודש. 15 דקות לרשותך, בבקשה.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני, ברשותכם, רוצה להתייחס למה שהיה פה אתמול בנאום של חבר הכנסת דודי אמסלם. הוא דיבר פה אתמול על תחושת הנרדפות. הוא כנראה מרגיש את זה, אני באמת מאמינה שזאת תחושה שלו. אני רק מצטערת מאוד שישראל השנייה היום, לפי דודי אמסלם, עכשיו הוא לא פה. אגב, אני רואה הרבה מאוד חברי כנסת מש"ס, מעוצמה יהודית. איך להתייחס לזה? ישראל הראשונה פה? ישראל השנייה פה? מי משרת את מי? מאוד מעניין, חבר הכנסת בוסו, בעיני המתבונן. מי פה לטובת מי? חבר הכנסת דודי אמסלם פתח פה אתמול: לאיזו ישראל אתה שייך, הראשונה, השנייה?

כנראה לחבר הכנסת דודי אמסלם יש בעיות פנימיות. אני באמת אומרת לך, דודי, תשתחרר. אתה כבר גדול, אתה עוד מעט שר, ולא סתם, שר המשפטים. כמה אפשר להיות, שר במשרד המשפטים.

ראיתי בדיחה ברשת, שדודי הוא שר במשרד המשפטים, אז לא נתנו לישראל השנייה להיות שר המשפטים. גם על זה כבר מדברים. אבל אנחנו מכוונים את זה לנשיא. הנשיא עצמו אמר שאין שקיפות בבית המשפט העליון.

אני אתייחס גם לזה. את מקדישה את הנאום שלך לחבר הכנסת אמסלם והוא לא פה. קודם כול, אני פונה לדודי: דודי, אתה ילד גדול. תשתחרר מזה. אתה ח"כ, היית בתפקידים בכירים בעיריית ירושלים. אף אחד לא רודף אחריך, אף אחד לא צועק לך ברחוב שאתה מזרחי. אנחנו אוהבים אותך,

כמו שאתה, כי אתה בן אדם עם לב רחב, עם נשמה טובה. אל תגרום נזק. אגב, עכשיו דיברתי עם אחד היועצים שלי, והוא שאל בכנות: לאיזה ישראל אני שייך? כי אחד במשפחה מזרחי ואחד אשכנזי. לאיזה ישראל הוא שייך? אז חבר'ה, אני באמת אומרת לכם, תפסיקו עם השיח המגעיל הזה, ישראל ראשונה, ישראל שנייה. הינה, יש פה שרה לשעבר, פנינה תמנו שטה. פנינה, לאיזו ישראל את שייכת? את ואני? אני שייכת לעם ישראל.

זה בדיוק מה שאני אמרתי אתמול. מה איתנו, יוצאי ברית המועצות לשעבר? מה איתנו, יוצאי אתיופיה? לאיזו ישראל אנחנו שייכים? למה אנחנו לא רצים פה ברחובות ולא צועקים: שתו לנו, אכלו לנו, לא נתנו לנו? עובדים קשה, כשאנחנו יצאנו לרחובות היינו לבד,

עובדים קשה, לומדים עברית, מנקים רחובות בתור עולים חדשים ולא בוכים, פשוט עובדים ובעשר אצבעות מגיעים להישגים. זה בדיוק מה, אתה יודע מה? אל תפריעו לנו, בזה אני אסתפק. אנחנו נסתדר, כי ככה למדנו, כי ככה חינכו אותנו, שבעצם בן אדם אחראי לעצמו. בורא עולם רק עוזר, אבל האחריות היא עליי כבן אדם, למשפחה שלי, לילדים שלי, לפרנסה שלי, לשלומי.

אני אחראית לכל הדברים האלה. אתה יודע מה, גם אל תעזור לי. אל תפריעו ואנחנו נסתדר. אז אני פונה לכל האנשים שמרגישים מקופחים: זה פשוט

לעבוד, להתנהג בכבוד כלפי עצמך וכלפי הסביבה, להיות אזרח טוב, לשרת את המדינה, לפרנס את המשפחות, זה הכבוד. אני אענה לך. אני לא שמעתי אף אחד מכם שאומר: למה אין לנו שופטים דוברי רוסית בבג"ץ? יש רק אחד. הוא מהעלייה של שנות השבעים. מה איתנו? מה איתנו? במה אני פחות טובה מהמזרחים? ומה אתה עושה עם הרופאים דוברי הרוסית והמהנדסים? ולמה הם לא בוכים שלא בוחרים אותם לתפקידים בכירים? אולי הם עוד לא הגיעו? ואולי יש גזענות נסתרת? מאיפה החוצפה הזאת?

אנשים עלו ארצה לפני, מתי הייתה העלייה הגדולה ממדינות המגרב? בוסו, תעזור לי. זה כבר 50 שנה, נכון? זה כבר דור שלישי בארץ. די עם הבכי הזה. אני מכירה המון אנשים ממוצא מזרחי מוצלחים, משכילים, עם כסף, אני אדאג לפגישה שלך עם ד"ר אבישי בן חיים.

את הפואנטה של ישראל הראשונה והשנייה לא הבנת. אני שאלתי את פעם את אבישי בן חיים בדיוק את אותה שאלה. זה משהו אחר. אני שאלתי לאיזה ישראל אני שייכת, ואתה יודע מה? הוא גמגם. זו תפיסה. הוא גמגם. למה? כי אתם נמצאים בתוך הפרדיגמות שלכם, המסכנים, המקופחים, לא נתנו לנו. חבר'ה, די, תשחררו מזה. יש לנו פה הרבה זוגות, משפחות, שבהן צד אחד אשכנזי, צד שני מזרחי, הילדים חצי-חצי, לא חושבים על זה אפילו, וטוב שכך. ומה תעשה,

כשהילד שלך יתאהב ביוצאת ברית המועצות, רחמנא ליצלן? וזה עלול לקרות לך. מה תעשו? כי אנחנו פה ביחד. מתי תבינו את זה? הינה, יושב פה חבר הכנסת סוכות, נכון? אנחנו עוד לא מכירים, הוא חדש. לאיזה ישראל אתה שייך? לפי המראה, אתה אשכנזי, אבל אתה מתנחל.

די עם ההגדרות האלה. זה מגעיל אותי, זה מעצבן אותי, זה עושה לי עצב בלב. כי צריך להבין דבר פשוט: גורלנו בידינו, גורלנו בלהיות ביחד, גורלנו לא בלתייג אנשים לפי אשכנזי, מזרחי, רוסי, אתיופי. צריך להבין דבר מאוד פשוט: כשיש פה מלחמות ונופלים לנו טילים על הראש, חמאס לא שואל: סליחה, בוסו, אתה אשכנזי או מזרחי? מותר או אסור? אתה דתי או חילוני? זה נופל על הראש של כולנו, כי אנחנו ישראלים, כי אנחנו פה ביחד. אנחנו, היהודים, האויב שלהם. מתי תבינו את זה ותפסיקו עם הבכי הזה, תפסיקו עם תחושת הנרדפות? אני דיברתי במקרה אתמול עם איזושהי פסיכולוגית, והיא אמרה לי: הכול בראש.

אז דודי, ידידי, הכול בראש. צא מזה ותפסיק להסית את האזרחים אחד נגד השני. ואני מאחלת לך שיהיו לך נכדים מתישהו, היושב-ראש שלך מסכים איתך? שיהיו לך פעם נכדים מהילדים שלך, שתיהנה מהם, שהם חצי מזרחים וחצי אשכנזים, ואולי כדאי שגם יהיו רוסים. לא תצטער על זה. תודה רבה, חברים. תודה רבה לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי. חבר הכנסת אזולאי, רוצה לסכם? אוקיי. אם כך, אנחנו נעבור להצבעות בקריאה השנייה והשלישית על הצעת חוק שירות הביטחון. אבל לפני כן, כמובן, אנחנו נצביע על ההסתייגויות. קבוצת סיעת יש עתיד: חבר הכנסת יאיר לפיד, צריך להקריא את שמות חברי הכנסת?

הם גם לא נמצאים פה. צריך להצביע על ההסתייגויות שלהם? קבוצת יש עתיד לא נמצאים פה, אז גם לא צריך להקריא אולי את השמות של חברי הכנסת. להקריא את שמות חברי הכנסת?

קבוצת סיעת יש עתיד: חברי הכנסת יאיר לפיד, אורנה ברביבאי, מאיר כהן, קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן,

מירב בן ארי,

יואב סגלוביץ', בועז טופורובסקי, מיכל שיר סגמן,

יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק,

מטי צרפתי הרכבי, טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן, דבי ביטון, משה טור פז, סימון דוידסון, נאור שירי ושלי מירון, קבוצת סיעת המחנה הממלכתי: חברי הכנסת בנימין גנץ, גדעון סער,

פנינה תמנו, יפעת שאשא ביטון, חילי טרופר, זאב אלקין, מיכאל מרדכי ביטון,

אורית פרקש הכהן, שרן מרים השכל ואלון שוסטר, קבוצת סיעת ישראל ביתנו: חברי הכנסת אביגדור ליברמן, עודד פורר, יבגני סובה, שרון ניר, יוליה מלינובסקי וחמד עמאר, קבוצת סיעת העבודה: חברי הכנסת מרב מיכאלי, נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן מרום. אנחנו נצביע על ההסתייגויות. קבוצת העבודה והמחנה הממלכתי לא נמצאים, אז אנחנו לא צריכים להצביע.

רבותיי חברי הכנסת, אנחנו נצביע על סעיף 1 כנוסח הוועדה. הצבעה.

אם כן, 13 בעד, שני מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שסעיף מס' 1, כנוסח הוועדה, עבר בקריאה השנייה. לאחר סעיף 1, קבוצת ישראל ביתנו, הם מסירים את ההסתייגויות ואנחנו לא צריכים להצביע על ההסתייגויות הללו. קבוצת העבודה לא נמצאים והמחנה הממלכתי לא נמצאים. קבוצת יש עתיד אינם נוכחים, ואף על ההסתייגויות שלהם אנחנו לא נצביע. אם כן, ההסתייגויות לאחר סעיף 1 הוסרו. אני יכול לשאול שאלה? איפה יש עתיד? אין עתיד. אין עתיד. חבר'ה, איפה האמונה שלכם? יש עתיד. אוקיי, עכשיו אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השלישית. כמובן, ההסתייגויות לאחר סעיף 1 הוסרו. אם כך, אין הסתייגויות, ונעבור להצבעה על סעיף 1 בקריאה השלישית. חברי הכנסת טוב,

הצבענו על סעיף 1 כנוסח הוועדה בקריאה שנייה, ולאחר שהוסרו ההסתייגויות לאחר סעיף 1, אנחנו מצביעים